אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה, הפעם זו ישיבת ועדה מיוחדת שאנחנו כינסנו לכבוד פרישתה של ציפי היקרה

לצאת לגמלאות, כל דיון עד היום כאילו זה הדיון הראשון שהיא מכינה עכשיו בוועדה, באותה מסירות, באותה שליחות. ציפי, עבדת עם 17 יושבי ראש, מחברת הכנסת לשעבר גאולה כהן ז"ל ורוני מילוא ועוזי ברעם ומרים גלזר תעסה ומיכאל קליינר, שאיתנו פה, ועמנואל זיסמן וחברת הכנסת לשעבר נעמי בלומנטל שאיתנו פה וצבי הנדל וקולט אביטל, מיכאל נודלמן, חבר הכנסת דני דנון, חברת הכנסת לשעבר ליה שמטוב, יואל רזבוזוב, ד"ר אברהם נגוסה, ביטן וחברת הכנסת שרן השכל.

למה פעמיים? שיזכרו. רואים אותך חושבים פעמיים. וחברת הכנסת שרן השכל שעמדה בראש ועדת החוק להסדרת השימוש בקנאביס רפואי. רבים וטובים לוקחים איתנו חלק פה, חלק נמצאים בזום כי לא יכלו להגיע. ציפי, את זכית לעבוד בוועדה הזאת באמת בכמה תקופות היסטוריות, אם זה מבצע משה ומבצע שלמה והעלייה הגדולה מברה"מ לשעבר בשנות ה-90 עד צור ישראל והעלאת בני המנשה ועכשיו את בגל העלייה הנוסף ממדינות ברה"מ לשעבר ובאמת בזמן הזה הוצאת תואר אקדמי בהצטיינות ועבדת כל כולך למען הציבור ויש לך עכשיו את ההזדמנות קצת לצאת לגמלאות בשביל עצמך. אני אתן קצת לדוברים פה לדבר ואחר כך את תסכמי את הנאום שלך, או שנעשה את זה אפילו באמצע כי אני רוצה שכולם יהיו נוכחים כי חלק מחברי הכנסת המכהנים יצטרכו לצאת לדיונים אחרים שעוד יש להם, אז נתחיל מביטן, דנון ונמשיך לאורחים שלנו. לא, תתחיל עם נעמי. נעמי, בבקשה. צהריים טובים. ממש נהדר להיות כאן, לי נהדר להיות שוב בכנסת בוועדת העלייה והקליטה בראשותו של חבר הכנסת עודד פורר. ותרשו לי לומר שציפי גלעדי היא אחת ויחידה, עבודה מסורה בלי קץ ממש, אבל בחוכמה, בשום שכל. פשוט תענוג היה. אנחנו משש בבוקר פחות או יותר יוצאות לדרך, כבר בדרך מסכמים כל מיני דברים, בעיקר מסכמות, יחד עם וילמה, לגבי הישיבה הקרובה. תמיד מתחילים בזמן. בזמננו הוועדה הפכה לוועדה הכי חשובה בכנסת. אני זוכרת שדן תיכון, שהיה יושב ראש הכנסת, אמר שוועדת העלייה והקליטה הפכה להיות הוועדה השנייה בחשיבותה אחרי ועדת חוץ וביטחון. אז הכול באמת בזכותה של ציפי ובזכותה של וילמה. ואני רוצה להודות לך בקרב לב, אני לא עולה, אבל בשם העולים שהגיעו באותה תקופה לארץ, אבל לא רק. חיסלנו אז ליוצאי אתיופיה את המשכנות הזמניים שהיו, הקרוונים, ועוד הרבה הרבה דברים, כולל זה שהוספנו את השם תפוצות לוועדת העלייה ותפוצות. אז שיהיה לך הרבה הרבה טוב ונשמור עלייך גם בהמשך.

מיכאל קליינר. שלום, בוקר טוב, ובאמת חוויה מרגשת. זה היה מזמן, אתה הזכרת את הקדנציה שלנו שהייתה בסימן העלייה הגדולה מברה"מ. אני קיבלתי את ראשות הוועדה בתקופה שאף אחד לא רצה בה כי היו אז פחות מ-10,000 עולים לשנה, שנת 88', והייתה ממשלת אחדות לאומית וכל המגעים לכינון ועדות בכנסת התפוצצו על ויכוח אחרון שעליו אי אפשר להגיע לסיכום, משכו את זה חודש, ועדת כלכלה, ועדת עלייה וקליטה. העבודה התעקשה לקבל את הכלכלה, הליכוד התעקש לקבל את הכלכלה, היות שהחליטו שאני המועמד אמרתי: אבל אני מעדיף את ועדת העלייה והקליטה. ברגע שזה קרה נגמר הסכסוך ולקחנו את הוועדה. אולי תצליח לגמור סכסוכים פה היום בכנסת.

אז היה יותר קל, היום כל פעם אנחנו מגיעים לשיאים חדשים. ואז גילינו את הוועדה, מהר מאוד היא הפכה להיות, כמו שנעמי אמרה - - - אולי נמנה אותך שופט בעליון. אני עברתי את הגיל. אני אגלה לך משהו, אין בעיה, פה מתקנים את החקיקה, חוק יסוד זה אפשר לחשוב שאצלכם היה עזוב,

שכחו כבר מה היה אצלם. אנחנו הפכנו את ועדת העלייה והקליטה, אם אפשר לחזור לנושא, למשהו שונה, לוועדה אופרטיבית. היו המון עולים, היו להם המון בעיות, אי אפשר היה, אנשים לא האמינו שתבוא כמות כזאת, אף אחד לא לקח ברצינות את יאשה קדמי שאמר שהולכים ליפול עליכם מיליון עולים וכשהם נפלו לא היה מה לעשות איתם.

התחלנו לקבל מכתבים ואני הופעתי פעם בשבוע ברק"ע ואמרתי: תכתבו לכנסת, כי רובם צלצלו על בעיות אישיות, לא בעיות קליטה, ואז הייתה הצפה של הכנסת באלפי אם לא עשרות אלפי מכתבים ברוסית. לפעמים הגיעו סתם מכתבים ברוסית,

אצל בורג בלשכה היה ידוע, כל מכתב ברוסית היה מגיע לוועדה. ציפי חרוצה מטבעה, אבל מה שהיה בתקופה הזאת, כמעט שציפי הקדימה את הפרישה שלה, וגם וילמה, פשוט יומם ולילה הפכנו ללשכת סעד תוך הפעלת כל המשרדים הממשלתיים לפתור בעיות אופרטיביות ספציפיות של עולים חדשים ובאמת המסירות של וילמה וציפי יומם ולילה וההזדהות שלהם והטיפול, אני חושב שזו הייתה חוויה של פעם בחיים. אני צריך לציין עוד שלושה אנשים ובזה אני מסיים. היה לנו את שר הקליטה יצחק פרץ, שאנחנו הצלחנו לגייס אותו לעניין הזה והוא נכנס לעניין בכוח, ואורי גורדון ז"ל שהיה יושב ראש ועדת עלייה וקליטה של הסוכנות היהודית, איש מפלגת העבודה, ציוני גדול, שגם הוא נרתם ואנחנו עבדנו פשוט ביחד. זה לא היה לא ימין ולא שמאל. כשהתפרקה ממשלת האחדות הלאומית, יוסי ביילין, שהיה סגן שר האוצר בחלק הראשון, הצטרף לוועדה. הצעתי לו להיות במינוי לא רשמי, אבל אז לא שאלו, ממלא מקום יו"ר הוועדה ועבדנו ביחד, רענן וייץ הציע לנו פרויקטים. ואחרון אחרון חביב, הוא היה אחר כך חבר כנסת, בא אליי איווט ליברמן בתחילת דרכי כיו"ר ועדת עלייה וקליטה ואמר: אני מביא לך מישהו שאני מציע שתיקח אותו כיועץ הוועדה, הוא מתמצא, הוא איש חכם מאוד, והוא הביא את יורי שטרן ז"ל שתפקד באופן פורמלי, היה איתנו בכל הישיבות, בכל הפעולות, בכל הקשרים עם ברה"מ ותרם תרומה אדירה בייעוץ ועשייה. אחר כך הוא היה חבר כנסת, נפתר בגיל צעיר ובאמת זו הייתה תקופה. באמת, תדע לך, אין חוויה כמו ועדת עלייה וקליטה. ציפי, שתצליחי בקריירה החדשה שלך. חבר הכנסת דנון. ציפי, תראי כמה אהבה יש פה בחדר, כמה הערכה. זאת אומרת שכל מי שהגיע לפה, בני המשפחה,

עובדי הכנסת, באמת אוהבים אותך ואוהבים את האנרגיות שלך ואני ויפעת פה היינו ימים ולילות. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני החלטתי לצאת לשטח, לקיים את הדיונים של ועדת עלייה וקליטה בפריפריה, כל שבוע. כשהייתי אומר לדנה, שהיא בדרכה לפה: דנה, אנחנו יוצאים לשטח,

הפרוטוקול, לא רוצים לנסוע לדימונה, לא רוצים לנסוע לקריות, ציפי הייתה שומעת יוצאים, חיוך אדיר על הפנים ותוך עשר דקות טלפונים וכבר קבענו עובדות בשטח. באמת אני גאה בתקופה שהייתי פה, וכמו שמיכאל ונעמי אמרו, יש פה משהו ייחודי בוועדה. היא מושכת את האנשים הטובים בבניין הזה, את המוזמנים הקבועים שמגיעים לפה, וגם הדברים שעשינו, הם לא זכו לכותרות, אבל אחד החוקים שאני הכי גאה בהם, זה חוק שהובלנו ביחד,

של ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה במוסדות הממשלה וכל שנה אנחנו מקבלים דיווח ורואים - - - בשבוע שעבר עשינו על זה דיון. זאת אומרת דברים שהם לא כותרות, לא מתגאים בזה, אבל מבחינה אישית כל אחד מראשי הוועדה לוקח את זה איתו להמשך הדרך. אני רוצה להודות לך על החברות, על האנרגיות, ואני בטוח שאת לא יוצאת לפנסיה כי האופי שלך הוא לא מאפשר לך לצאת לפנסיה, אז את תמשיכי לקום בשש בבוקר ואני בטוח שתמצאי איפה להמשיך ולתרום. מזל טוב. כשאני מוניתי למשרד הקליטה אז אמרו יש משרדי ממשלה שהם משרדים כלכליים ויש משרדים חברתיים ויש משרד אחד שהוא משרד ציוני, זה משרד הקליטה. גם פה, יש ועדות כלכליות, יש ועדות ביטחוניות, הוועדה הציונית זה פה. אז זו זכות גדולה. נמצא איתנו בזום חבר הכנסת לשעבר עוזי ברעם. הוא עוד לא עלה. חבר הכנסת דוד ביטן, בבקשה. תודה רבה. ציפי, קודם כל אני מאחל לך הצלחה בתקופה הקרובה. אני בטוח שתמצאי משהו, כמו שהיית מצוינת פה תהיי מצוינת בכל תפקיד שתהיי. חוץ מהעבודה המקצועית גם ידעת ליצור רוגע. אני גם כשהייתי יושב ראש הייתי מאוד מרוצה פה, גם בגללך וגם בגלל המנהלת שהייתה, היא עדיין נשארה, אבל היא הרגה אותי עם כל מיני ישיבות, אי אפשר היה לנשום. היא הרגה את הלו"ז, אין לו"ז. איזה לו"ז? גם אם אתה לא רוצה לקיים ישיבה אתה מקיים רק שתעזוב אותך במנוחה. אני לא הייתי בתקופה של העלייה הגדולה כמובן, אני דווקא הייתי בתקופה שהייתה ממש לפני הקורונה, יותר היו בעיות של קורונה ואז עסקנו בדברים שחשובים לתקופה של הקורונה, עם חיילים בודדים ועם כל הדברים מסביב, אבל התעסקנו גם בתפוצות. תמיד אוהבים פה להתעסק בקליטה, אבל אנחנו גם התעסקנו בתפוצות. אתה אוהב לנסוע לחו"ל, דוד.

לא דווקא, אני לא נוסע הרבה, מי שנוסע הרבה זה אתה ואתה כבר השגת אותי כי היית ארבע שנים בחו"ל קבוע. אבל בגדול התעסקנו בנושא של האנטישמיות גם. עשינו קצת דברים שונים ממה שהיו כל השנים. גם עסקנו בעלייה של יהודי אתיופיה, היו אז בעיות עם מלחמת האזרחים שם וכל הדברים והגיעו קרוב ל-2,000 מהמחנות שם. בגדול זאת ועדה שכיף לעבוד בה, באמת עניין ציוני ויהודי. לכן אני חושב שתמיד כדאי להיות. אני אמנם הצטרפתי לוועדה, הוועדה היחידה שביקשתי להצטרף זה פה ועוד לא הייתי באף דיון. ביום רביעי יש דיון משותף. נכון, ביום רביעי יש דיון משותף, רק הפעם את לא תכיני שם את הדברים. בטח שאני אכין לך. שנוכל לקיים ישיבה, את מביאה לי תמיד דפים. אבל אין הפתעות, אף אחד לא מפתיע אותך. שתדעי שהוא מקטר לי כל הזמן, אמרתי לו בינתיים גם אני מקטר, נקטר איתך. אני אספר לכם, אני מתנצל, אי אפשר הכול רשמי, אני אספר לכם בדיחה על יושב ראש הוועדה של היום. אני הייתי יו"ר קואליציה, הוא היה בישראל ביתנו כמובן ובוועדת כספים היו דברים חשובים, הוא עשה הסכם עם סמוטריץ' שאם הם היו מצביעים נגדי הייתי מפסיד את ההצבעה, ואז הם באו עם רשימה, הוא וסמוטריץ', הם רוצים שאני אעביר להם את הרשימה הזאת, אמרתי: מה זאת אומרת? אתם חברי קואליציה, מה אתם באים אליי עם תנאים? אתה היית אז באופוזיציה? אני לא זוכר כבר. אני הייתי באופוזיציה אז והוא היה

אמרתי שאני לא מסכים לזה, אמרו לי טוב, אז אנחנו לא מצביעים. צלצלתי לאבא שלו שהוא חבר שלי, אמרתי לו: הבן שלך עושה לי בעיות, הוא אומר לי: מה זאת אומרת עושה לך בעיות? צלצל אליו כנראה, ירד עליו, אז הוא רץ אליי, אומר לי: אתה לא מתבייש, אתה מערב הורים? בסוף הוא עשה מה שביקשתי. נתתי לו קצת, אבל תכלס הוא עשה מה שביקשתי.

בהצלחה. חבר הכנסת לשעבר אברהם נגוסה. קודם כל שלום לכולם, טוב להיות פה בוועדה המיוחדת, ועדה שעושה הרבה, מדברת פחות. כל יושבי הראש יסכימו איתי שזו ועדה שנוגעת עניינית באוכלוסייה שזקוקה להתייחסות ולכן יש צוות בוועדה הזו ויש אנשים טובים, אחת מהם זה ציפי. היום זה היום שלך ולכן אני אתמקד רק בציפי. ציפי היא ממש מיוחדת, מקבלת את כל האנשים בגובה העיניים, מתייחסת בכבוד לעולים חדשים. כל העולים מכל התפוצות שמגיעים לפה ושואלים, אז ציפי היא הכתובת, היא עונה והיא מדריכה. אני מכיר אותה גם כפעיל חברתי. הרבה שנים. שבזמן חברת הכנסת לשעבר נעמי בלומנטל הייתה יושבת ראש, באותו זמן הייתי הטראבל מייקר, על עלייה, על קליטה, הם סבלו ממני, אז ציפי הייתה אחת מהם. כמובן יאנה נמצאת פה וכולם. ציפי, אני רוצה להודות לך על מה שאת עשית ובעזרת ה' תמשיכי לעשות לכל העולים החדשים כדי לקדם אותם ולשלב אותם בחברה הישראלית. זה היה מאוד חשוב ולכן אני מאוד מודה לך, גם כפעיל חברתי כשהכרתי אותך, גם בכנסת ה-20 כיושב ראש הוועדה. אני מאחל לך הצלחה, בריאות איתנה והצלחה בדרכך ואת ממש תמשיכי את היחס שלך ואת העזרה שלך לכל האנשים, תודה. מנהלת הוועדה. לא, אני לא מדברת. אני מתרגשת, אני לא מדברת. מנכ"ל הכנסת. צהריים טובים. אני לא תכננתי לדבר, אבל בגלל שאמרו לי שציפי היא אייקון פה, שגם מנהלי ועדות, שעכשיו עשינו חידוש וראיינו ומינינו את הוועדות אז אמרו לי: אחרי 47 שנה בכנסת אתה חייב להגיע. אז אני עושה את זה באהבה, בברכה, אני רוצה לאחל לך באמת בהצלחה ואני גם מבין שאת מה שנקרא התורה של כולם למנהלת ועדה, אז אני שמח על מה שעשית ומאחל לך בריאות והצלחה בהמשך. תודה רבה. עוזי ברעם, בבקשה.

שמח להיות בישיבה שבה נפרדים מציפי, לא שאני שמח שציפי נפרדת מהכנסת, אבל בוודאי תסלחו לי שאני מדבר על ציפי צעירה ורכה בשנים, לא שעכשיו היא זקנה, אבל המון שנות פעילות עברו מאז. אני זוכר כאשר אני הייתי יושב ראש ועדת עלייה וקליטה בין 81' ל-83'

זה נראה כמעט לפני ספירת הנוצרים, ציפי נכנסה לעבודה. היא נכנסה בשעטה, היא גם הייתה מאוד מאוד פעילה עם מזכירי הוועדות, אם זו הייתה שושנה כרם ואם דנה פלר אבידר, אבל היא מהרגע הראשון הייתה מישהי עם עמדה, עם הרבה חוש הומור. באותה תקופה בוועדת עלייה וקליטה ניסינו להרים את הרף ואני זוכר שהיו ויכוחים נניח על נושא שיכון עולים ואנחנו הזמנו גם את שר השיכון דוד לוי וגם את שר הקליטה אהרון אוזן ועשינו כאילו תיווך ביניהם. ציפי הייתה מאוד פעילה, מאוד אכפתית, והקשר שלי אליה, עובדה שלא קרה לי עם כל המזכירות, נשמר המון שנים. כל פעם שבאתי לכנסת ראיתי בה חברה, ידידה, וראיתי שהיא גם עולה כפורחת בוועדת עלייה וקליטה והיא נקלטה אצל כל יושבי ראש הוועדות, לא רק אצל יושבי ראש הוועדה הפרה היסטוריים כמו גאולה כהן, רוני מילוא ועוזי ברעם, אלא גם עם אלה שבאו אחריהם. ציפי, אני שמח לברך אותך גם על העבודה שעשית וגם אני בטוח עדיין על העתיד שנכון לך, את יוצאת לחיים עם הרבה ניסיון, עם הרבה הערכה ועם הרבה אהבה. תודה רבה. לפני שאני אתן את רשות הדיבור לציפי לנאום שהיא הכינה אז כן משהו שכדאי להגיד מהמקורות, כי אי אפשר להתייחס בוועדת עלייה וקליטה בלי לגעת בתפקיד המאוד מאוד מיוחד שיש לוועדה הזאת. בנבואות הנחמה של ירמיהו הוא מתאר את שיבת ציון והוא מתאר שם ואומר לרחל אמנו מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב,

ואומרים מה זאת אומרת,

הם עשו סימנים ובסוף יעקב התחתן עם לאה. הסיבה היא שרחל מצניעותה וכדי לא להלבין את פני אחותה גילתה לה את הסימנים ולכן התבצעה החתונה הזאת ואחר כך הוא גם התחתן עם רחל, והעובדה שהיא הייתה מוכנה לא להלבין פנים, השכר לפעולתה, השכר הגדול שהיא קיבלה אחרי שהיא מבכה את בניה כשהם יוצאים לגלות והם עוברים דרך המקום שרחל קבורה, אז השכר שהיא קיבלה זה לראות ושבו בנים לגבולם. את זכית באמת בשכר גדול כי את ראית פה את כל שיבת ציון בעת הזאת, אני חושב שזה משהו, אולי אחת המתנות הכי גדולות שמישהו יכול לקבל, לשבת פה ולראות את כל העם היהודי חוזר אחרי אלפיים שנות גלות. אז יש שכר לפעולתך ועשית פה דברים מדהימים ויש לך במה להיות גאה. בהצלחה. אני בטוחה שתאמינו לי שאני מאוד נרגשת מהמעמד ובעיקר מתרגשת לראות את כולכם כאן. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת עודד פורר, יושבי ראש הוועדה לשעבר, עוזי ברעם שהיה לנו בזום, נעמי בלומנטל, חבר הכנסת דני דנון, ד"ר אברהם נגוסה, חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת מיכאל קליינר, שלא ידעתי שהוא מגיע,

אני הייתי בקשר איתו. אבל היא עשתה את העבודה. גב' מירה פיירשטיין, ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הנהלת הכנסת, עורכת דין הודיה קין, יו"ר ועד עובדי הכנסת ונטלי, משפחתי וחבריי היקרים, מכובדיי כולם. לפני יותר מארבעה עשורים התחלתי את עבודתי בכנסת, יותר שנים משבני ישראל הלכו במדבר, מתוך הכרת הטוב אני רוצה לומר תודה לשושי חברתי שיושבת פה איתנו, היום היא גמלאית של הכנסת, שבזכותה אני כאן. בעיניי לעבוד בכנסת זו זכות גדולה מהרבה בחינות וביניהן עוצמת המחויבות, האחריות, הדוגמה האישית ותחושת השותפות בעשייה החשובה והמשפיעה על החיים של כולנו בארץ המיוחדת הזאת שלנו ועל איך שהמדינה שלנו נתפסת בקהילה העולמית. כל אלה ליוו אותי במהלך תקופת עבודתי במקום המיוחד הזה. את עבודתי בכנסת,

התחלתי ככתבנית במכונת כתיבה במחלקת שירותי משרד. הדפסנו מכתבים, הצעות חוק, שאילתות, הצעות לסדר יום ועוד לכלל חברי הכנסת וגם למחלקות השונות. בוקר אחד, בשנת 1977, עם עלייתו של בגין לשלטון, התבקשתי לשמש כמזכירה בוועדת העלייה והקליטה שהוקמה בכנסת התשיעית יחד עם שושנה כרם שהייתה אז מנהלת הוועדה, שהיא פה איתנו, הוועדה הוקמה ביוזמתה של חברת הכנסת גאולה כהן ז"ל. יו"ר הכנסת דאז יצחק שמיר ז"ל אמר בפתח דבריו עם הקמת הוועדה: אנשים יצפו רבות מהוועדה, הם ירצו לראות בה לא רק מאמץ אינטלקטואלי אלא גם כיצד המאמץ הזה שהושקע בוועדה יניב פירות, יביא תוצאות קונקרטיות. הציבור יחפש הצדקה להקמתה של הוועדה והוועדה תצטרך להוכיח את זכות קיומה ואת הצורך בהקמתה. יו"ר הוועדה גאולה כהן אמרה בישיבה הראשונה: אני ניגשת למילוי תפקידי בוועדה ביראה גדולה מתוך אותם טעמים שציין יו"ר הכנסת וגם מהטעם הפשוט שזוהי ועדה חדשה שצריך לבנות אותה מהמסד ועד הטפחות שאין לה עדיין מסורת.

היא הוסיפה, אנו נוטלים על עצמנו אחריות גדולה מאוד ולא רק מפני שאנו רוצים שהוועדה תוכיח את עצמה, אלא גם משום שבהצלחת הוועדה תלויים פתרונות של בעיות רציניות ביותר בחיינו. מאז עברו הרבה שנים ואכן כל יושבי ראש הוועדה, כל אחד בתקופתו, פעל בדרכו להגשמת החלום הציוני ולהבטחת עתידו של העם היהודי. חברי הוועדה לדורותיהם הצליחו להוכיח את זכות קיומה של הוועדה הזאת, הם פעלו להבטחת עלייתם וקליטתם המוצלחת של יהודי התפוצות ועשו כל שלאל ידם שהמנגנונים השונים העוסקים בעשייה הציבורית יתקדמו וישתפרו כל העת.

כמו שאמרו כאן, לעבוד עם 17 יושבי ראש ועדה שכל אחד ואחת מהם הוא חלק מההיסטוריה של העם היהודי בארץ ובתפוצות. בכנסת חוויתי אירועים היסטוריים כמו השלום עם מצרים, ביקור אנואר סאדאת בכנסת. בעקבות התפרקותה של ברה"מ בשנות ה-80 קלטנו ביחד מיליון ו-200,000 עולים, אנחנו קלטנו,

הרגשנו שכל אחד ואחת מהם צריך אותנו והיינו שם. זכיתי להתרגש יחד עם כל תושבי ישראל ולחוות את המבצעים הסודיים ההרואיים רצופי הסכנות להעלאת יהודי אתיופיה במבצע משה ובמבצע שלמה. ניצני עבודתי בוועדה נבטו כבר אצל אמי טובה ז"ל, היא הייתה הראשונה במשפחה שעסקה בקליטת העלייה. הוריי עלו כחלוצים בשנת 1950 מאירן ונקלטו באוהלים ובצריפים של העיר חלסה שלימים נקראה קרית שמונה. אמי ידעה קרוא וכתוב בעברית וגם בפרסית, העולים מאירן שגרו בשכונה שלנו עלו אליה לרגל עם מכתבים שקיבלו מקרוביהם מפרס, היא הקריאה להם וניסחה להם מכתבי תשובה כראות עיניהם. לימים בתי הדס, שיושבת כאן איתנו, שימשה מש"קית ת"ש במחווה אלון ותרמה את חלקה לקליטתם המיטבית של החיילים העולים, ועל זה נאמר והחוט המשולש לא במהרה יינתק. מאוד קשה לי להיפרד מכל צוות הוועדה ובמיוחד משלומית וממירב, שהן לא רק חברות לעבודה אלא הן חלק מהמשפחה שלי. עכשיו אני עם שלומית. שלומית, יקירתי, שמחתי מאוד לעבוד איתך, את מנהלת את הוועדה במקצועיות, בכישרון רב, ביעילות ובאדיבות, יעידו על כך יושבי ראש הוועדה שעבדו איתה ורבים וטובים, בסבלנות ובמאור פנים. את אוהבת את העלייה ואפילו גם את העולים. את דואגת לרווחתם, קשובה למצוקותיהם, תמיד עם נתינה ביד רחבה, אלופה בלסייע לכל דורש, פותרת את הבעיות של כולם בזכות הקשרים הטובים שבנית בחוכמתך עם גורמים ממשלתיים וציבוריים. בנוסף את אמא מדהימה לחן ויואב. אין לי מילים להודות לך,

על התקופה שעבדנו ביחד ובמיוחד על האירוע המפרגן הזה. עכשיו אנחנו מגיעים למירב. מירב חברתי היקרה, רק לאחרונה, כמה חודשים שיצא לי לעבוד איתה. ממך כולנו צריכים ללמוד מהו כיבוד אב ואם והערך של המשפחה. את נגעת בנימי נפשי בהתנהלות שלך, נעמת לי מאוד ושמחתי לעבוד איתך ולהכיר אותך מקרוב. אני מאחלת לך הצלחה בתפקידך החדש כסגנית מנהלת הוועדה ואני בטוחה שעם כישרונותייך הברוכים תעשי חיל ותעלה מעלה מעלה בסולם הדרגות. חבריי עובדי הכנסת. בפרקי אבות פרק א' נאמר עֲשֵׂה לְךָ רַב וּקְנֵה לְךָ חָבֵר וֶהֱוֵי דָן אֶת כָּל הָאָדָם לְכַף זְכוּת, ללמדך שחברות נקנית במעשים ובעין טובה. היה לי העונג והכבוד לעבוד עם כולכם, עם כל אחד ואחד מכם, להכירם ולהוקירכם, מקצועית ואישית כאחד. תודה על שהייתם איתי ולצדי בטוב וגם בימים פחות טובים, תודה על האוזן הקשבת, על הסיוע וההירתמות שלכם לאורך כל הדרך כולל הטרמפים

חבריי היקרים, אני מאחלת לכם שתמשיכו בעשייה החשובה, תובילו את בית המחוקקים של מדינתנו היחידה להיות גאווה לעמנו ואור לגויים. היום אני יוצאת לדרך חדשה ונפרדת מהמשכן. הכנסת הייתה עבורי לא רק מקום עבודה, אלא בעיקר בית. פרידות זה קשה, כל אחד ואחת מאיתנו חווה פרידה שהייתה לו בחיים, בחיי חוויתי לצערי הרבה פרידות, מאידך בכוחן של פרידות גם להוביל בסופו של דבר להתפתחות מחודשת וטובה, לשינוי חיובי בחיים. לקראת הפרק החדש בחיי אני מקווה שיהיה לי גם את הזמן להגשים את כל החלומות, לבלות יותר בחיק משפחתי האהובה, להשלים את כתיבת קורות חיי ומשפחתי, להקדיש זמן לתחביבים כמו צילום, קריאת ספרים, הכרת הארץ וטיולים בחו"ל. יש לי תכניות להתנדב ולהחזיר לחברה מעט ממה שקיבלתי. משפחה אהובה שלי,

נכדיי, אחותי התאומה פלורה פה, כל החברים שלי. זוהי עוד הזדמנות לומר לכם עד כמה אני אוהבת כל אחד ואחת מכם. אני מעריכה את מה שעשיתם ואתם עושים עבורי ובעיקר את מי שאתם בחיי. מכם שאבתי את הכוחות להתמודד עם הקשיים, להתפתח,

להיות שמחה ושלמה עם מי שאני היום. בשל מגבלת הזמן לא הזכרתי עוד הרבה שמות של אנשים הזכאים לתודה ענקית על מה שהם עבורי. אנא קבלו את תודתי והערכתי האישית לכל אחד ואחת מכם. להשפיע על עבודת הוועדה אני כבר לא אוכל, כדי להשאיר את המקום מוגן גם מבחינה רוחנית הזעקתי את הרב של הכנסת לבדוק את המזוזות בחדר הוועדה וגם במזכירות הוועדה ואכן המזוזות הוחלפו. עם שילוב של הגנה גשמית ורוחנית אני יוצאת בעזרת ה' לדרכי החדשה בתחושת חירות המאפיינת את החג הבא עלינו לטובה. אסיים את דבריי בקטע מתוך התפילה לשלום המדינה, בית אחינו כל בית ישראל פקד נא בכל ארצות פזוריהם ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך. אוהבת את כולכם ומקווה מאוד שנמשיך להיפגש בעזרת ה' בשמחות. תודה רבה. אמנם לא התכוונתי לדבר, לא הכנתי דברים כי אני נורא מתרגשת, אבל על המסיבה שלך אנחנו עובדים מחודש נובמבר 22', פתחנו קבוצה עם סיוון ומירב ויש לנו קבוצה שאנחנו מנהלים,

פרישה, ולשם אנחנו החלטנו איך אנחנו נפתיע אותך ואיך נסכם פרק חיים, 47 שנות עבודה, וכמעט כל מי שכאן כתב לך משהו מאוד יפה למזכרת כי את אוהבת לקרוא ומוענק לך אלבום שסיוון עבדה עליו בלילות ובימים, כך יש לך מזכרת. שרן, את רוצה לדבר? אני אקצר, אני בטוחה שרבים מהאנשים ומכובדים האנשים שדיברו לפניי. ציפי, היה לי ממש חשוב להגיע לפה, אני חושבת שאת בעצמך לא פחות פה בכנסת מפיסת היסטוריה מטורפת. אני רק מדמיינת את השנים ואת האנשים שעבדו יחד איתך ואת הדינמיקה ואת הידע שיש לך מאחורי הקלעים על תקופות מטורפות במדינת ישראל כאן בכנסת ומה היה כאן ובאמת כל שיחה איתך היא שיחה מהלב ואמיתית ומלאה בעושר ממש, עשירה בידע. אני מודה לך על הזמן שנתת לי כיושבת ראש הוועדה, ועדת הקנאביס, בכנסת הקודמת. מעבר לשירות המקצועי ולמסירות שלך בכל דיון ודיון, בכל מקום ומקום, לפני ואחרי, הצד האישי שבו את דואגת לנו כחברי כנסת ואת יודעת להגיד את המילים הנכונות ולתת את הכתף ולתת את הדבר הנכון זה פשוט מדהים וזה נכס וזה כלי שיש שהוא ייחודי לך, ואני מודה לך על הזמן הזה ובאמת על המילה הנכונה ועל הדבר הנכון שתמיד ידעת להגיד לי גם ברגעים הטובים וגם ברגעים הפחות טובים וגם בהיריון תאומים, היריון בסיכון, אז בכלל בצד האישי. אז באמת תודה רבה רבה לך על השירות המדהים שנתת לנו פה בכנסת, לחברי הכנסת ובכלל למדינת ישראל. תודה. (הצגת מצגת). פתחנו כמה קבוצות, יש לנו גם קבוצת מתנה. אם הייתי יודעת ככה הייתי פורשת קודם. אז אני מקריאה את

מאותה אישה שאת כולם אוהבת וזאת שעבדה עם פוליטיקאים מימין ומשמאל, עובדת במקצועיות, מסורה לעבודה, ועם כל זאת לא שוכחת גם בשעת לחץ להיות חברה. ציפי,

ציפורה היקרה והאהובה שלנו בשרשרת החיים הגעת לחוליה המשמעותית בחיים, זו שמורה לך לעשות למען עצמך ולנצל היטב את הזמן גם לרגיעה ומנוחה, גם לטיולים, בישולים וזמן בילוי עם הנכדים. אנו החברים שלך בכנסת שליקטת סביבך במהלך השנים מכל הגילאים והמחלקות חשבנו שיהיה זה נכון להעניק לך שתי מתנות.

שתזכיר לך אותנו, שרשרת האנשים להם את יקרה וחשובה שבכל אחד ואחת נגעת בלב ובנשמה,

סייעת והצחקת, והשנייה היא שעון יד שיסייע לך לנהל היטב את הזמן הפנוי הרב שיהיה לך בחופשת החיים הארוכה. מקווים ומאחלים לך שתמצאי זמן לכל התחביבים והתכניות שתכננת לעצמך ולא תשכחי שבבית הזה בכנסת יהיו תמיד מי שישמחו לראות אותך ולשמור איתך על קשר. מאחלים לך המון בריאות,

שמחה והנאה בפרק חייך החדש והמאתגר. יש לך עוד משהו, מתנה קטנה, במקרה שתחסר לך קצת הפוליטיקה, מכולנו באהבה. אוהבים אותך כולם. זה לא רק ממני, זה מכולם. מישהו רוצה עוד לומר משהו לפני שאנחנו מסיימים? אני אשמח. ציפי, השנה אנחנו חוגגות בר מצווה להיכרות שלנו, בדיוק כשאביתר שלי נולד. הגעתי לפה עם דני כשהוא מונה להיות יושב ראש הוועדה ומאז אנחנו היסטוריה. הצלחנו לשמור על קשר חברי, משפחתי, ציפי עקבה אחריי לאורך כל התחנות בדרך עד התחנה הנוכחית. יושבת ראש קרן קיימת. נכון. ובאמת, ציפי, את השראה. שרן אמרה פה שהיית בוועדת

את לא באמת צריכה, הרי זה אצלך בא טבעי כל ההיי הזה. את באמת השראה לנתינה, לשמחת חיים, זה כל כך נשפך ממך וזה כיף להיות במחיצתך. גם נריה פה שהיה איתנו יחד. הלכנו פה דרך ואני מאחלת לך הנאה ולא יכול להיות שיר יותר מתאים לציפי כמו ציפור נולדה לחופש כי זה באמת את, אז שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה.

חברתי היקרה לליבי, הנה הגיע הרגע בו את נפרדת מהכנסת, פורשת אחרי 46 שנות עבודה. אני מתרגשת איתך ובשבילך שהגעת לרגע הזה ובעיקר שמחה שחברתי הטובה מצטרפת אליי לפרק החדש בחיינו. תמיד ידעת שהיום הזה יגיע ועכשיו כשהוא כאן ההתרגשות היא עצומה. 50 שנה אנחנו יחד, עוד מימי התיכון בבית צעירות מזרחי, למדנו יחד את אותו מקצוע,

התמזל מזלנו שמקום מגורינו היה סמוך אחת לשנייה, בשבתות טיילנו ובילינו ביחד בכיף, תמיד עם חוש הומור, שזה חלק בלתי נפרד מאישיותך והצחוקים שהיו לנו תמיד, תקופה שלא תישכח ותמיד נתגעגע אליה. ועכשיו יש לנו הזדמנות והפנאי לחדש רגעים אלה. כשהתחלתי לעבוד בכנסת בתור כתבנית הייתה דרישה לעוד כתבניות, כל כך שמחתי שהנה יש לי הזדמנות להביא אותך כי מאוד רצית לעבוד בכנסת. היינו תמיד ביחד, יוצאות להשתלמויות, סדנאות, ליום העובד, אוכלות ביחד ואף למדנו לתואר ראשון ביחד. בכל הזדמנות את מזכירה ולא שוכחת, בזכות שוש אני בכנסת, ואני מעריכה זאת מאוד. ציפי, לאחר כל כך הרבה שנים של עבודה הגיע זמן הפרישה. אני יודעת שזה קשה, תחסרי להרבה עובדים בזכות החיוך המאיר, אישיותך הקורנת וחוש ההומור שלך, אבל תראי זאת כהזדמנות לפתוח דף חדש, להתאוורר, להתפתח מכיוונים חדשים ולעשות כל מה שחלמת כשתפרשי. נצלי את הרגעים היפים עד תומם ודעי ליהנות מכולם. את עמוד התווך של משפחתך שוודאי מחכים שתפרשי ותבלי יותר במחיצתם עם הנכדים המקסימים שלך, יהיה לך עכשיו יותר זמן לשבת עם ספר טוב, לטייל בארץ ובעולם ולא להיות מוגבלת בזמן, פה בעצם מתחילים החיים הטובים.

תודה על כל השנים הטובות והכיפיות שהיו לי איתך ועוד יהיו ובעיקר על כל מה שאת בשבילי. אני מאחלת לך הצלחה ובריאות טובה ושנמשיך להיות בקשר טוב לעד. אוהבת אותך. אמן. מירה פיירשטיין. לא התכוננתי, אבל אני אספר סיפור קצר. לפני 22 שנים הייתי מנהלת משאבי אנוש במשרד לביטחון פנים והגיעה עלמה צעירה כמתנדבת שירות לאומי וקראו לה סיון, הפלא ופלא, סיון גלעדי. סיון גלעדי עשתה חיל כבת שירות לאומי.

להעסיק מתנדבות שירות לאומי זה לא דבר של מה בכך והיא הייתה באמת מדהימה,

אם אני לא טועה. אחר כך ברבות השנים עברתי לכנסת, לתפקיד הנוכחי שלי, הייתי בהיכרות עם כל העובדות והנה, הכרתי את ציפי גלעדי, זאת אומרת קודם הכרתי את התפוח ואחר כך הכרתי את העץ ואכן התפוח לא נפל רחוק מהעץ וגם להיפך. אז קודם כל אני רוצה לומר בשבחה של ציפי. דיברו כאן על 47 שנים, 47 שנים של מסירות, מקצועיות ולצד זה גם האופי החינני, החיוני. אני יכולה להגיד שלא הרבה עובדים, קוראים לה למשימה, אני לא מדברת על העבודה שלך בוועדת העלייה והקליטה, ושלומית יודעת את זה, תמיד כשהיינו צריכים, נקלענו לאיזה שהיא מצוקה כזו או אחרת באחת הוועדות, טלפון, ציפי ראשונה, לא בוחלת בשום משימה, עם כל הניסיון והבכירות שלה והמעמד שלה, לעשות כל מטלה ותמיד נקראת לדגל. ועוד דבר שמאפיין את ציפי, ציפי ושושי, הצמד חמד, צילי וגילי, כל מה שעשינו, הפעילויות שעשינו לעובדים, השתלמויות שנתיות ויום העובד והעובדת, וראיתם את זה כאן בתמונות, עם הפרחים, בנחלים ובהרים וכך הלאה. אז באמת, ציפי, אני מאחלת לך מכל הלב פרישה נעימה, אני בטוחה שתמשיכי לעשות. סיון, אנחנו מחזירים לך את אמא. הילדים שלה כבר גדלו. בסדר, יש נכדים. אבל ציפי גם יודעת לעשות לעצמה וטוב שכך, ואני מאחלת לך הנאות, בריאות וכל טוב. תודה. סיון, בבקשה. אמא יקרה שלי, את יוצאת היום לפנסיה, פורשת כנפיים לחופש ולמנוחה. בתקופה האחרונה אני מנסה לדמיין אותך בלי התפאורה של המקום האהוב והקבוע שלך, הכנסת, וחייבת להודות שקצת מתקשה. עוד כשהייתי קטנה תמיד הייתי מתגאה שאמא שלי עובדת בכנסת והתגובות תמיד היו מלאות סקרנות ועניין.

בעיקר בחופשת הקיץ, אמא הייתה לוקחת אותנו איתה לעבודה, היה משהו מיוחד במקום הזה, משהו כובש וקסום, ותמיד כשהיינו עוברים במסדרון אמא הייתה פוגשת חברים ומכרים והייתה מברכת אותה והם אותה לשלום עם קורטוב משובח של הומור וצחוק ואני הייתי מאושרת וגאה שאמא שלי כל כך אהובה, כל כך שמחה במקום עבודתה ומוקפת חברים. אמא, תמיד ראיתי בך אישה עוצמתית, חזקה וחכמה שאי אפשר לפספס ויחד עם זאת רודפת שלום,

מלאת רוך, חום ואהבה, בעלת אנרגיות חיוביות כל כך שגם בתקופה הכי קשה בחייך הצלחת לא להישבר, לתפקד,

לדאוג לצרכי הילדים וגם לעשות תואר ואף לסיים בהצטיינות, אין אלופה כמוך. העצות שלך תמיד היו לי למצפן לדרך הנכונה עד היום. כשהתחלנו לתכנן את פרישתך לפנסיה בזכות שמעון היקר עלה הרעיון המעולה לאגד ברכות ותמונות מכל יושבי ראש הוועדה, עובדי הכנסת וחברים. שלומית ומירב המדהימות התגייסו בצורה נפלאה להשיג ברכות ותמונות אפילו בתקופה שהחלה עבודה אינטנסיבית בוועדה. לאחר שקיבלתי את הברכות והתחלתי לערוך אותן נפעמתי והתרגשתי מגודל האהבה שחלקו לך כולם, כמעט כל יושבי הראש לדורותיהם, החל מעוזי ברעם בשנות ה-80 ועד לעודד פורר היום וכמובן כל החברים מהכנסת ומארגונים קרובים. יש לך את היכולת להתחבר ולהתחבב על כל אדם, ליצור קשרים ארוכי טווח ולהיות בלתי נשכחת. אני מבקשת להודות לשלומית ולמירב על המאמץ בהכנתו של האלבום ולכל מי שתרם לעושרו על הברכות המרגשות, על המילים החמות ועל התמונות הרבות של האנשים החמים שליוו אותך לאורך 47 שנות עבודה בכנסת ישראל. מתוקף היותך האדם הכי סנטימנטלי בחיי אני חושבת שהאלבום הזה יהיה לך אוצר ממש. אמא, את יוצאת היום לדרך חדשה שיכולה להיות אפופת מסתורין ואולי גם חששות, אבל אני בטוחה ומאחלת שתדעי להפיק את המיטב, לשלב ולאזן בין העשרה רוחנית, שמירה על אורח חיים בריא ועל הכושר, הנאות רבות, ביקורים וטיולים עם חברים ומפגשים משפחתיים. אוהבת אותך המון ומצפה כתמיד לשיחות הבוקר שלנו. רון, אחרון הדוברים.

כולם דיברו על הדברים המקצועיים, על כמה אמא מדהימה בכנסת, אני טיפה אגע בנקודה קצת אחרת, לא הכול רק מקצועי, אתם יכולים לדמיין, לאמא גם היו חיים פרטיים חוץ מהעבודה, אני אנסה לגעת טיפה בזה. אמא, הנה כולם נקבצו ובאו לך, אבל בשבילי את קודם כל אמא.

מלאת חום ואהבה, אמא מעניקה, רשת ביטחון ודואגת כמו לביאה, לוחמת, בעלת תושייה, יוזמה, התמדה ונחישות, בבית וגם כאן בעבודה. כשאני חושב על מסע השינוי המרכזי שעברת בחייך, ועברת לא אחד ולא שניים, אני מרגיש בתוכי, בתוכנו, את הכוחות. אלה אותם כוחות מיוחדים שמצאת בעצמך כדי לצלוח את התהליכים שעיצבו אותך למי שאת היום והיום הם כבר נטועים בי, באחיותיי, בכל צאצאייך, ונותנים לנו כלים להתמודד עם גלי החיים בחיוביות, בהומור, בחיוך גדול, באמונה ובחוכמה גדולה כמו שלך, אמא. אני רוצה להסתכל על זה פחות כסיכום, אנחנו לא מסכמים, אי אפשר לסכם 47 שנים, ננסה רגע להסתכל קדימה. אנחנו פותחים תקופה חדשה, המסע שלך מתחיל היום, את פותחת צוהר לתקופה חדשה וכיוון חדש, אז קחי לך את תרמיל האתמול, יש בו כמעט את הכול, אמרו המשוררים, ואת מה שאין תכניסי, שיר, מילה טובה, מתכון וברכה חדשים והתחילי לנוע ולמצוא את מקומך החדש. אז בלי המשרד, מחשב וועדות. תמיד תוכלי להביט לאחור ולהתענג על רגעים משמחים, עשייה ועבודה אין סופית, מפגשים שרק בכנסת יכולים להיות. לאה גולדברג כתבה לנו, למדני אלוהיי ברך והתפלל על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לנשום, לחוש,

לדעת,

להיכשל ושוב לקום. תוספת שלי. למדני את שפתותיי ברכה ושיר הלל. אמא, אל תשכחי, זה הזמן שלך לזרוח, לדעת ולגעת בכול ולטרוף את העולם ושהעולם הגדול יברך אותך בצעדייך החדשים. אוהבים כולנו. היינו עושים לחיים, אבל הכיבוד נמצא בחוץ. אז, ציפי, שיהיה הרבה בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 12:30.